אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת העבודה והרווחה והבריאות, אני מחליף היום את היו"ר של הוועדה, חבר הכנסת חיים כץ, נאחל לו הרבה בריאות. היה גם מתוכנן היום מיד אחרי הישיבה להקים את ועדת המשנה לעניין תאונות עבודה, אז זה יידחה עד שהוא יחזור. אני מקווה שהוא יחזור מהר ואז נקים את הוועדה. מדובר בנושא שהוא חשוב מאוד, כאוב מאוד, אנחנו מדברים על חיי בני אדם. אני מברך את חברתי, חברת הכנסת היבה יזבק, חברת הוועדה, וגם חברתי סונדוס סאלח שהיא עכשיו מצטרפת אלינו, וגם יש לנו חבר יקר, חכ"ל, חבר כנסת לשעבר, איל בן ראובן, שעבדנו ביחד בכנסת ה-20 והם היו כוח חלוץ בעניין הזה של תאונות עבודה ביחד עם יו"ר הוועדה דאז, חברנו לשעבר, חבר הכנסת אלי אלאלוף וחברנו לשעבר, חבר הכנסת עבד אל חכם חאג' יחיא. אז אני מברך את כולכם. מאז תחילת השנה אנחנו מדברים על, יש כאלה שאומרים 13 הרוגים, המינהל לבטיחות, העמותות מדברות על 14 הרוגים, אבל בכל מקרה מדובר בחיי צעירים שנפלו בתאונות עבודה מאז תחילת השנה ומדובר על חיי בני אדם. אני אישית וגם חלק מחבריי היינו בבתי אבלים של חלק מההרוגים, אנחנו מכירים את חלק מהמשפחות. אני הייתי בעיר סכנין, אני חושב שגם חלק מחבריי היו שם וניחמנו את משפחת עותמאן שאיבדה את אחד מבניה בתאונה בסכנין. יש הרבה נושאים בתחום הזה ואפשר לדבר על הרבה תחומים, החל מוועדת אדם שנתנה דוח בשנת 2014 והמליצה שם על הקמת רשות לאומית לבטיחות ולבריאות תעסוקתית. ההמלצה המרכזית של הדוח הזה עד היום לא קוימה. יש לנו את המוסד לבטיחות וגהות ויש לנו את מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית, שעדיין אנחנו לא יודעים היום אם הוא שייך למשרד העבודה והרווחה, או שעבר למשרד הכלכלה. חשוב לנו לשמוע ולהבין איפה העניין הזה עומד. ויש עניינים דחופים, יש את ההסכם בין ההסתדרות לבין הממשלה שנחתם בנובמבר 2018 ויש הרבה דברים שיושמו, אבל יש הרבה דברים שלא יושמו עד היום ולכן חשוב מאוד לשמוע גם עדכון איפה העניין הזה עומד. חלק גדול מההרוגים בתאונות עבודה זה עקב נפילה מגובה ויש לנו את העניין של הפיגומים ויש תקנות של פיגומים. אני זוכר שהייתי חלק מהדיונים האלה, איל, וקבענו לוחות זמנים, אפילו לפני התפזרות הכנסת, ממש כמה ימים לפני באו ואמרו לנו שחשוב מאוד להתקין את התקנות האלה והתקנו את זה ב-2019 ואז עשינו את זה מדורג, תוך שישה חודשים מעל גובה ל-30 מטר, תוך שנה וחצי מעל גובה של שמונה מטרים, תוך שלוש שנים בכל אתרי הבנייה במדינה. עד היום לצערנו לא הותקנו שום תקנות למרות שעכשיו זה צריך להיכנס לתוקף,

בחודש זה ממש - - - ב-27 ביולי. ב-27 ביולי, בעוד כמה ימים, ואין תקן. אז אני לא יודע מה המצב היום, מה קורה אחרי ה-27 ביולי, האם האתרים יושבתו ואז אי אפשר לעבוד על פיגומים, או שאפשר לעשות משהו. הוועדה היום הקצתה שעה לדיון החשוב הזה. זה לא יספיק בהחלט, אבל - - - המשרד היה אמור לדווח גם.

המשרד היה אמור לדווח לפי תקנות הבטיחות בעבודה ב-2019, המשרד היה חייב לדווח לוועדת העבודה והרווחה אחת לשנה, אז אני מניח שלא הייתה ועדה, אבל חשוב לנו לקבל דיווח ממשרד העבודה על התקדמות העניין הזה ומה בכוונת המשרד לעשות בתקופה הזאת, אחרי שגם הבנו שאין תקן עד היום לפיגומים. אחרי שתוקם ועדת המשנה לעניין הזה אנחנו נתחיל לייחד דיונים ולקבוע דיונים פרטניים בכל אחד ואחד מהנושאים האלה ואז נדון לעומק ונלבן כל נושא ונושא. היום אנחנו נעשה מין סקירה כללית כזאת. אנחנו נתחיל עם משרד העבודה. שם ותפקיד לפרוטוקול, בבקשה. חזי שורצמן, אני ראש מינהל בטיחות ובריאות תעסוקתית ומפקח עבודה ראשי. בבקשה. הכנו מצגת קצרה שמסכמת נתונים חצי שנתיים וגם הכנו נתונים להיום.

השתכללנו וכל החומרים יש בטאבלטים. קודם כל איפה יושב המינהל, תחת איזה משרד? המינהל יושב היום בזרוע העבודה במשרד העבודה. אין שינוי מבחינתנו, אנחנו עובדים בתוך זרוע העבודה במשרד העבודה. (מצגת). אנחנו מתחילים בנתונים סטטיסטיים, נתונים שמראים בשלב זה, אני מקווה עד סוף השנה, ואני כמעט בטוח עד סוף השנה על ירידה בתאונות העבודה. אנחנו מראים פה משמאל לימין את הענפים השונים במשק הישראלי,

תעשייה, חקלאות, שירותים ומסחר. סך הכול אנחנו כרגע בירידה של 62%, מכמות של 47 הרוגים ל-18 הרוגים. בבנייה יש לנו ירידה מ-23 הרוגים ל -13 הרוגים. אתה מדבר על התקופה המקבילה ב-2019? אני מדבר על ינואר עד יוני 2020 בהשוואה לאותה תקופה בשנת 2019,

חצי שנה מול חצי שנה. אז בינואר-יוני כמה היה ב-2019? ב-2019 , יש לנו כאן מצד ימין את העמודות, למשל בנייה, יש לנו 23 הרוגים בינואר-יוני 19', ירד ל-13 הרוגים בינואר-יוני 20'. פה

רואים את הפעילות של המינהל במספר מגזרים כאשר אנחנו רואים שיש לנו גידול בכל ביקורי הפיקוח של המינהל. אני מזכיר, יש לנו כ-80 מפקחים, מתוך 110. 80 מפקחים שהם ורסטיליים, הנהלת המינהל לפי ניתוח תאונות עבודה מנחה אותם אם להתמקד בבנייה, או בתעשייה או בחקלאות או בענפים אחרים, ואנחנו רואים פה גידול משמעותי בפעילות שלנו בינואר-יוני 2020. הפעילות היא רבה, היא מגוונת, יצירתית והיא נמצאת בהרבה אתרים,

לפי תוכנית תקיפה. מה זה תוכנית התקיפה? אנחנו הרכבנו פרופיל בטיחותי של קבלנים, יש לנו רשימה של קבלנים מועדים לפורענות, יש לנו רשימה של מנהלי עבודה, אנחנו הולכים לפי עיקרון הפארטו, אנחנו הולכים לחלק מהאתרים, ל-20% האתרים שגורמים לנו ל-80% מהתאונות, אנחנו רוצים ללכת לאתרים הכי מסוכנים ושם ההשפעה היא רבה, גם מבחינה הרתעתית וגם מבחינה מעשית. אנחנו רואים פה גידול של 201% במספר הצווים וגידול של 187% בצווי הפסקת עבודה. אנחנו סוגרים אתרים, אנחנו סוגרים עשרות אתרי בנייה מדי שבוע. אנחנו נוקטים ביד קשה, באפס סובלנות. יש לנו רשימה של ליקויים, המפקח נכנס, הוא נציג המדינה, גם בתקופת הקורונה נכנסנו לאתרים והוא עובר על כל האלמנטים החשובים, פיגומים, נושא של ציוד מגן, ציוד של רתכות. הוא מתחיל מהמשרד לשטח, מהשטח למשרד, הוא עושה וויש בכל האתר ואם אתרים לא עונים על הדרישות הבטיחותיות הם נסגרים, חד וחלק. הם נסגרים ל-48 שעות, אנחנו מבקרים לאחר מכן, אם זה עדיין לא תקין האתר יישאר סגור. אפס סובלנות. לגבי ההסכם עם ההסתדרות ומשרד העבודה, אנחנו איישנו את התקנים, 50 תקנים של מפקחים אוישו, אנחנו כאמור - - - אלה 50 התקנים שהיו אמורים להתווסף למנהל העבודה?

וכמה סך הכול יש? היום יש ככה, יש 110 מפקחים, מתוכם 80 הם המבצעיים שנמצאים מדי יום בשטח. אני יכול עוד 30 לפי העניין לעשות מבצעים נקודתיים. לפני שבועיים היה לנו מבצע גדול ביהוד, קראנו לו רקיע כחול, התמקדנו במנופים. לקחתי את האנשים מהמשרד שיש להם גם תואר של מפקח וגם הם ירדו מהמשרד לתוך האתרים. זאת אומרת אני יכול במידה שיש לי מבצע רחב היקף להגיע ל-110 מפקחים. 80 זה הכוח שעובד כל יום בשטח. יש חלוקה אזורית? יש ארבעה מחוזות במינהל הבטיחות, יש תל אביב ומרכז, יש ירושלים, יש חיפה ויש דרום. לכל מחוז יש מפקח אזורי, מין אלוף פיקוד שבעצם מנחה אותם. כל יום יש תדריך יומי לאן יוצאים, מה עושים, אחר כך חוזרים למשרד, עוברים על הדוחות, הפעילות היא כל יום וברמה שיטתית. מאבק ברישיונות מפעילי המנופים, עגורנים. הקמנו מאגר, היום אני יכול להיכנס למאגר באינטרנט, להזין את הפרטים של בעל התפקיד, מפעיל המנוף, אני יכול לראות מיהו ומהו.

אני יכול להעביר ליושב ראש דוגמה של תדפיס שהוצאנו לפני שלושה חודשים, אני חושב שהוא ברמה של תעודת זהות ורישיון נהיגה, קשה מאוד לזייף אותו. עלה לנו הרבה כסף להנפיק כזה כרטיס. יש עליו חותמות מים, קשה מאוד לזייף אותו, אי אפשר לעשות כאן מניפולציה. חילקנו לכל המפעילים בארץ, המפקח בא ודורש את הכרטיס הזה, את התעודה הזאת, אם התעודה הזאת לא נמצאת הוא מבקש תעודת זהות, אם אין תעודת זהות הוא מבקש רישיון נהיגה. בנוסף הוא בודק גם במאגר, כמו מנהל עבודה שאמור לבדוק, במאגר באינטרנט אם בעל התפקיד הזה קיים. זה המאבק ברישיונות המזויפים. אנחנו גם משתפים פעולה, יושב פה נציג המשטרה, עם יחידת הפלס בחשיפת פרשיות של זיופי רישיונות ואני בטוח שנציג המשטרה ירחיב. חקיקה בנוגע להעסקת עגורנים דרך חברות כוח אדם. הוקמו כבר 60 חברות, זה במשותף עם מינהל ההסדרה והאכיפה בזרוע העבודה. יש לנו פיקוח על החברות האלה שמעסיקים בעלי תפקיד רשומים, לא פיקציות, לא אנשים אחרים שמתחזים לזה או אחר. אנחנו עושים ביקורות במשרדים של אותן חברות וגם באתרי העבודה, לראות שזה מתאים. חברה מדווחת שהשכירים שלה נמצאים באתר X,

אנחנו הולכים לאתרים, אנחנו רואים אם הוא באמת שם או מישהו אחר. איך אתם - - - קבלן ג'5 חייב במינוי ממונה בטיחות, קבלן ג'5 זה קבלן בסיווג גבוה. כל אותם קבלנים, יש בערך 200, מחויבים במינוי של ממונה בטיחות, 180 שעות ממונה בטיחות. אני רוצה לראות דוחות של ממונה בטיחות, אני רוצה לראות שכל האתרים פיקס, באתרים של ג'5 שהם האתרים הגדולים. בנוסף מפקחי המינהל הונחו כבר מזה חצי שנה, אם קיים ליקוי באתר ואם יש שם ליקויים שגורמים לסגירת האתר אנחנו דורשים מינוי של ממונה בטיחות, אנחנו מבקשים שייקח ממונה בטיחות 30 שעות,

הם אומרים שאין כסף, ממש לא מעניין, רוצים ממונה בטיחות. זה עין מבחוץ שצופייה על האתר. קידום הצעת חוק חיוב עוזרי בטיחות. במקרה יש פה את חבר הכנסת שקידם את החוק הזה. עוזרי בטיחות, יש לנו כרגע 8,000 עוזרי בטיחות, בכל אתר יש עוזר בטיחות. אם אין עוזר בטיחות באתר אנחנו סוגרים את האתר.

8,500 שהתחילו לעבוד וקיימים באתרים? כן, קיימים באתרים. יש לנו רישום במינהל לכל בעלי התפקידים. יש לנו 8,000 בעלי תפקידים שנקראים עוזרי בטיחות. יש לנו בקורסים העתידיים עוד 2,000 עד סוף השנה. בגלל הקורונה היו הגבלות של הנחיות משרד הבריאות, אבל תוכנן עוד 2,000 עוזרי בטיחות. זה לא הצעת חוק, כבר היה חוק. כתוב הצעת חוק. לא, זה חוק. כן, זה כבר חוק. זה חוק שעבר. היה צריך לכתוב עבר. הגברת מודעות דרך הפעלת קו חם פלוס קו החיים. אפשר לשאול איך זה קורה בפועל? העוזרים נמצאים שם באופן יום יומי? ה-8,500, איך הם מחולקים, איך זה עובד? לפי החוק לכל מנהל עבודה צריך להיות עוזר בטיחות. המשימה של עוזר בטיחות היא אחת, הוא לא עושה שום דבר חוץ מלפקח על הבטיחות באתר. והוא חייב להיות כל שעות העבודה באתר? כל שעות העבודה. אנחנו באים, אומרים לנו שהוא יצא לאכול, שהוא יצא לאכול ויחזור, האתר נסגר. אין כזה דבר, חייב להיות שם עוזר בטיחות. התאונות לא מתחשבות בשעות הפסקת הארוחה. והם מכינים דוח יומי? דוח שעתי. אנחנו קוראים להם: מה עשית? לאיפה הלכת? לאיזה אזור באתר? הם עובדים של הקבלן, של היזם או של המינהל?

הקבלן. ומה עושים עם הדיווחים שלהם? הדיווחים שלהם נשמרים בפנקס העבודה באתר. יש פנקס עבודה באתר, אנחנו מבקשים כשאנחנו באים לביקורת, ביקור פיקוח מה שנקרא, מבקשים לראות את התיק ולראות מה עשה אתמול עוזר הבטיחות, מה הוא עשה לפני שבוע, אם הוא עשה דוח חודשי, אנחנו רוצים לראות אם תוקנו הליקויים שהוא העיר עליהם. זאת אומרת יש כאן איזה פונקציה מאוד חשובה. ויש לכם את הכוח אדם לפקח על ה-8,500 עוזרים האלה במינהל? יש לנו כוח אדם של 80 מפקחים, יש לנו 13,000 - - - הם מתחת ל-80 מפקחים? לא, עוזר בטיחות שייך לקבלן. הם עובדי קבלן, הם לא עובדים של המינהל.

אבל זה לא מייצר בעיה, שהם עובדים של הקבלן? כן, יש ניגוד אינטרסים ברור. יש בעיה רצינית.

זו פונקציה חדשה שנוצרה בענף הבנייה כדי לתת מענה, מישהו בעל מקצוע שכל היום מסתכל - - - הבעיה שהוא שייך לקבלן ולא למשרד, שאפשר לבוא ולפקח. אז אנחנו באים ומסתכלים בדיוק מה הוא עושה ואם המפקח רואה איזה ליקוי הוא אומר לעוזר הבטיחות: למה לא ראית את זה?

זה ממש מול העיניים שלך. אז גם פה, אנחנו יכולים לקרוא לו ולשלול לו את

אנחנו נותנים את ההסמכה ואנחנו עושים את זה. וכמה אתרים זה מכסה, 8,500? כל אתר בנייה בישראל חייב שיהיה לו - - - אז עכשיו כל אתר יש לו?

גם אם זה בנייה, שיפוץ בית קיים? יש כללים, מגובה שישה מטרים וגודל של 1,000 מטר מרובע.

לפי הכללים של החוק, ברגע שהחוק אומר - - - אז זה לא כל אתר. בואו נמשיך, אחר כך אני אתן לכם לשאול, כי אנחנו צריכים להתקדם. בבקשה, חזי. קו החם פלוס קו החיים. קו החיים, המוסד לבטיחות וגהות הקים לפני שבועיים חמ"ל משוכלל, אני מציע לבקר בו, ממש חמ"ל משטרתי צבאי לכל דבר, עם מסכים ועם מוקדניות. בעצם מינהל הבטיחות עובד לפי קו החיים, כל יום יש לנו עשרות פניות של אזרחים. יש לי קבוצות ווטסאפ בטלפון, כל יום יש לנו עשרות פניות של אזרחים שרואים ליקויים. הם לא יודעים בדיוק איזה ליקוי,

המנוף לא נראה לי תקין, הפיגום פה הולך ליפול. אנחנו שולחים. יש לי פה נתונים מעודכנים, מאז תחילת 2019 היו 1,800 קריאות, כתוצאה מכך סגרנו כ-300 אתרים מסוכנים. זאת אומרת לפי הקריאות של אזרחים באפליקציה ובאינטרנט ובטלפון, 9214*, אפשר להתקשר עכשיו ולעשות הדגמה, לא הכנתי אותם, עונים מיידית,

שולחים לי דיווח לאייפון וגם דיווח למפקחים בשטח. איך מפרסמים על הקו? קו החיים, המוסד הוציא עכשיו קמפיין בכל הרשתות החברתיות ובכלי התקשורת, זה נמצא גם באתר שלהם. האזרחים יודעים את זה. בנוסף הקמנו אצלנו נקודה של קו חם, יושבים בקו של משרד העבודה, אנחנו בתיאום עם קו החיים. מי שמתקשר למשרד העבודה, יש לנו מוקדנית, בעל תפקיד שמתקשר לקו החיים, אנחנו מתואמים ביחד, שלא תהיה כאן כפילות בדיווחים. שורה תחתונה, אזרח שרואה ליקוי בענף הבנייה מתחת לביתו או שהוא עובר אורח, יש לו כתובת, הכתובת הזו מטופלת. זה כמו במוקדים של העיריות, כמו מוקד של עיריית תל אביב, 'עכשיו בטיפול', 'עוד כמה שעות יטופל', 'טופל'. מה המספר, שוב? המספר זה 9214*. אנחנו רואים בזה חשיבות רבה, חשיבות אסטרטגית, האזרחים מאוד ערניים, מודעים לתאונות ורוצים למנוע אותן ומדווחים לנו. אז נכון שפה ושם יש קצת סכסוכים, פה ושם, אבל אנחנו יודעים שזה עוזר לנו ואנחנו הולכים לאותם מקומות. נושא של האתתים, אנחנו מבצעים את זה בשטח, האתתים נותנים את ההנחיות למפעילי המנופים. ביצענו, כבוד היושב ראש, מדרג ענישה למפעילי מנופים. מפעיל מנוף שייתפס בלי אתת שאומר לו מה לעשות, מה קורה בשטח, אנחנו נשלול לו את הרישיון וזה קורה ואנחנו זימנו כמה מהם. אין כזה דבר, לא יהיה כזה דבר. חזי, בוא תעבור לעניין של הפיגומים ומה שדיברתי, הפיכת התקן האירופאי, עוד מעט יפוגו התקנות ומה קורה אחרי זה. פיגומים, הייתה תקנה בינואר 19' שאומרת שכל פיגום בענף הבנייה לפי תקן ישראלי 1139, מכון התקנים התחייב שהוא מקים מתקן בדיקה לבדוק את הפיגום. מאז ועד היום זה לא בוצע, לצערנו, אין מתקן כזה.

לפני חודש מכון התקנים הודיע לנו שיש איזה מסלול, אם יבואן רוצה להביא פיגום מגרמניה אז הוא יוכל להביא לפי אסמכתאות. אנחנו במשרד העבודה הצענו מספר חלופות למכון התקנים. חלופה אחת, להקים ועדת מומחים אצלי תחת מפקח עבודה ראשי, אני אאשר, אני יכול לקחת אחריות, אבל זה גם לא עבד. הצעה שנייה, אנחנו אספנו ביחידת המחקר שלנו חומר מחו"ל והבאנו למכון התקנים. כי מכון התקנים מה אומר? שורה תחתונה, הוא אומר שאין אישורים בחו"ל למעבדות מוסמכות, אין פיגום שעומד במבחן קריסה,

לא יצאנו מזה, לא יצאו מזה. ביום תחילת התקנה, ב-21.7, זה לא ייכנס לתוקף כנראה כי מכון התקנים עדיין לא העמיד את ה - - - לכך, אנחנו הכנו מסמך למפקחים איך לאכוף את נושא הפיגומים מיום אחד אחרי הפעימה. המפקחים שלנו ייצאו לשטח ויידעו לפי ההדגשים שלנו איך לאכוף את נושא הפיגומים. צריך רק להבין, כבוד היושב ראש, שב-27 בחודש צריך למצוא לזה פתרון מעשי כי אחרת הקבלנים כולם עומדים במצב של לא ממלאים את החוק בעניין הזה.

אז מה הפתרון? ה-27 זה עוד שבועיים. צריך תיקוני חקיקה?

כן, בהחלט, תיקון חקיקה. נו, אז למה אתם מחכים? כמשרד עבודה, אז תביאו - - - נביא הצעה. צריך לעשות משהו מיידי, זה הדבר הכי גרוע שיכול להיות, שאנשים עומדים באין פתרון.

יש עוד משהו חשוב? כי המצגת בפנינו ואנחנו קראנו את זה.

אני ממשיך במצגת?

תן את הנקודות העיקריות, אנחנו לא נעבור על כל המצגת. רשם הקבלנים, אמצעי מאוד הרתעתי לקבלנים. מינהל הבטיחות מביא חומר לרשם הקבלנים לפי מספר צווים, ויש לי פה רשימה של עשרה קבלנים שהם השיאנים מבחינת כמות של צווי הפסקת עבודה. יש בחוברת שנתתי לך. ומה עושה רשם הקבלנים עם השיאנים האלה?

חבל שהוא לא פה, הוא מתלה או שולל את הרישיונות של אותם הקבלנים. אני הייתי בדיונים באופן אישי, הקבלנים באים עם עורכי דין וזה בסדר גמור, הכול בסדר, דיונים לא של ועדה אחת, שתי ועדות, שלוש ועדות, ורק לפני שבועיים הותלה רישיון של קבלן לשלוש שנים. הייתה הצעת חוק שקבלנים כאלה, שהם שיאנים, שיימנעו או שיהיה אסור עליהם להשתתף במכרזים של החשב הכללי. זה אחד הסעיפים פה. זה לא יושם, אני מניח. הייתה סוגיה כי נאמר שהסף יהיה חמישה צווים. בגלל הפעילות של מינהל הבטיחות, שיש הרבה צווים ב-2020 ובסוף 2019, נוצר מאגר של איזה 50-40 קבלנים בחשכ"ל, אז החשכ"ל אומר שאין לו קבלנים להפעיל. אז בגלל זה לא יישמו את החוק? צריך לעשות פה שינוי. לאחרונה הוא פרסם נוהל חדש, שבעצם כל מידע, כל קבלן שאנחנו מעבירים מידע לרשם הקבלנים הם ישללו אוטומטית את הזכאות שלו להשתתף במכרזים הממשלתיים,

לשאול אותם. נקודה אחרונה. אני אתן לך גם בסוף, לשמוע את חברי הכנסת ואת העמותות ואז תוכל לענות לפני סוף הדיון. שאלת לגבי הפיגומים. אנחנו מגישים בקרוב את החקיקה לגבי הרחבת אחריות בעלי תפקידים לבטיחות. זאת אומרת היום זה רק הקבלן, מבצע הבנייה ומנהל העבודה, אנחנו מרחיבים את זה לבעלי תפקידים נוספים. איפה זה עומד? כי מזמן זה היה צריך ל הרחבה ליזמים, לא רק ל היום, לצערנו, מי שבסוף אשם זה קבלן המשנה הלא ידוע. מנהל העבודה. אז אתם מכינים תקנות?

יש לנו פה תרשים שמוסיף עוד בעלי תפקידים, היזם יהיה אחראי על בטיחות, האחראי - - - איפה זה עומד? זה עומד בזה שאנחנו לפני הגשה למשרד המשפטים ואנחנו מציגים את זה לשר העבודה השבוע,

תודה בשלב הזה, חזי. אנחנו עכשיו שמענו תמונה כמעט ורודה, שהכול בסדר, ירידה של זה, אבל יש פה הצד השני, אנחנו נשמע את הקבוצה למאבק בתאונות בניין ותעשייה, עורכת דין הדס תגרי, שהיא מלווה את הנושא הזה שנים. מה יש לך להגיד על המצגת הזאת, הדס? בוקר טוב. קודם כל אני מברכת את הוועדה שמתכנסת פעם ראשונה לדון בנושא הזה. תקופה מאוד ארוכה לא היה בכלל פיקוח פרלמנטרי והיה מאוד חסר ואני מברכת את זה שזה מתחדש והפעילות שלכם, כמו גם הפעילות שהייתה בכנסת,

אלא שתיים-שלוש אחורה, מאוד חיונית לקדם את הנושא. קודם כל אין ספק שנעשה הרבה, אין ספק שמה שאנחנו רואים בשנים האלה זה לא מה שהיה לפני כן. דברים קורים, דברים משתנים, אבל התמונה היא לא כל כך ורודה כפי שמצטיירת ויש עוד הרבה מאוד בעיות. אני חייבת לציין לגבי הנתונים, אנחנו כמובן שמחים שיש השנה פחות תאונות מאשר בפרק הזמן המקביל אשתקד, גם אם יש לנו מחלוקת עם משרד העבודה לגבי התאונות שנספרות, אבל ברור, אין ספק, שהירידה בתאונות שאנחנו רואים השנה בכולה או בחלקה הגדול היא תוצאה של השבתת הנשק בשל הקורונה. נכון שאתרי הבנייה, הותר המשך עבודתם, אבל הייתה ירידה מאוד גדולה בהיקף העבודה. אנחנו רואים את זה בנתוני הפציעות, במרץ-אפריל היה הרבה פחות, אנחנו רואים את זה בזה שעובדים פלסטינים כמעט שלא נהרגו, הם אלה בעיקר שנעדרו מאתרי הבנייה. אז כולנו מקווים לירידה, אבל השנה אנחנו לא יכולים להבין מהנתונים איפה אנחנו עומדים, כשבכל מקרה מדובר במספר מאוד גבוה של הרוגים, 2019 הייתה שנת שיא,

לצערנו,

11 הרוגים לספירתנו, עשרה לספירת המינהל, זה יותר מאשר לפני שנתיים, זה יותר מאשר לפני שלוש שנים.

צריך לקחת את הנתונים ככה מאוד בזהירות. זה דבר אחד. אני רוצה להזכיר גם לגבי מספרי המפקחים ש-80 המפקחים, המספר שננקב פה, מדובר במפקחים לכלל ענפי התעסוקה, לא רק לבנייה. אם הם ורסטיליים או לא ורסטיליים, אבל בכל מקרה כל אחד הוא בן אדם אחד שיכול הוא להיות באתר בנייה,

או להיות בנמל אשדוד, הוא לא יכול להיות בכל המקומות, אז צריך להביא את זה בחשבון. בגלל שזמננו היום קצר, ואני מקווה שבאמת תהיה ישיבת המשך, אני רוצה להתמקד בנושא של סנקציות, סנקציות על עבירות בטיחות, סנקציות מכל מיני סוגים. אכן מוטלים הרבה מאוד צווי בטיחות בגין עבירות בטיחות, זה חשוב, זו פעילות חשובה, צווי בטיחות מוסרים זמן קצר אחרי שהם מוטלים לאחר שמתקנים את הליקויים. זה האופי של צווי בטיחות, זה לא גורם מרתיע. כאשר אנחנו רואים תמונה, כמו שמצטיירת בדוח המינהל,

זו רק דוגמה אחת, יש שם איזה עשר חברות עם מספר אסטרונומי של צווי בטיחות וצווי הפסקת עבודה, זה מצב שלא אמור לקרות. כלומר לא אמור להיות מצב שאותה חברה באותם אתרים שוב ושוב ושוב מבצעת עבירות בטיחות. כאשר זה קורה זה סימן שמשהו בהרתעה לא עובד. מה שאמור היה לייצר את הרתעה הזאת אלה העיצומים המנהליים. אני הבנתי שמ-2018 לא הטילו עיצומים? לא הטילו. לאחרונה המינהל אומר שחזר - - - תרשום את זה,

כנראה הכוונה להתחיל להטיל עיצומים, כי על פי חוק כל עיצום שמוטל צריך להיות מפורסם ולא התפרסמו עיצומים נוספים.

אם זה אכן חוזר זה מבורך, אבל זה משהו שאנחנו עוד לא יודעים שקורה ובכל מקרה כנראה נמצא בתחילתו. הנושא של כתבי אישום שבסמכות משרד העבודה על הפרות בטיחות, אין לנו מושג, אין לנו נתונים, אנחנו יודעים שבשנה שעברה הייתה ירידה, לא פעלה כמעט מחלקת החקירות. לדוגמה אתמול נפל מגובה נער בן 17 באתר בנייה, זו עבירה על החוק, הוא לא אמור לעבוד בכלל באתר בנייה, זה לא מקרה רק לצעד בטיחות, זה מקרה שדורש יותר. הנושא של רשם הקבלנים. פה באמת התמונה שצוירה לא תואמת את המציאות, בוא נגיד את זה ככה. אכן רשם הקבלנים התחיל לפעול לפני שנתיים וגם בשנה שעברה, בקיץ של שנה שעברה, ועשה מספר שינויים, שהוא בעצם מקבל את המידע שמגיש לו מינהל הבטיחות, מינהל הבטיחות הוא הגורם שיוזם, אבל מספטמבר שנה שעברה היו מספר שימועים ספור, סך הכול חמישה שימועים, השנה הזאת אנחנו יודעים על ארבעה שימועים, אני שומעת עכשיו לראשונה שלפני שבועיים החלטה ראשונה התקבלה, מהמידע שקיבלנו ממש לאחרונה על שניים מהשימועים אמרו שדנו לפני החלטה, אולי מאז ניתנה החלטה. אנחנו מדברים על מספר מאוד מאוד ספור. אני שומעת לראשונה שאותה רשימת שיאניות שמופיעה בדוח הזה שפורסם לפני שבוע, היא הועברה בשלמותה לרשם,

אנחנו לא הצלחנו לקבל מהמינהל נתונים על החברות שהם מעבירים לרשם. אז מה שיש לנו זה השימועים והשימועים הם מאוד מאוד ספורים והפער בין כמות החברות שהן עברייניות חוזרות, עם כמות עצומה של צווי בטיחות וצווי הפסקת עבודה

הפער הוא אדיר. זה בעצם כלי נורא נורא משמעותי, זאת אומרת אם חברות קבלניות יידעו, וזה לא צריך לקרות אפילו בעשרות מקרים, אבל יידעו שחברה ששוב ושוב מתרשלת היא לא תוכל להמשיך ולהיות קבלנית, זה משהו שהוא מאוד משמעותי, קודם כל להגן על הבטיחות של עובדים ועל הבטיחות של הציבור, וכאמצעי מרתיע כלפי אחרים. המטרה היא לא לשלול רישיונות של חברות קבלניות, המטרה היא לייצר את ההרתעה. תודה, הדס. אנחנו נשמע עכשיו את חברת הכנסת סונדוס,

יש לה דיון אחר. אני אתן לך,

והיבה, את איתנו עד הסוף, את חברת ועדה, אנחנו ביחד פה.

לפני שהיא נבחרה כחברת כנסת הייתה מנהלת של עמותת מוג'תמענא שעסקה בתחום הזה והיא מכירה מקרוב וליוותה את הנושא הזה של מאבק בתאונות עבודה. בבקשה, סונדוס.

קודם כל ברכות, כבוד היושב ראש, אני יודעת כמה התעקשת לקיים את הנושא הזה וגם ועדה שתדון לעומק בכל התאונות והבטיחות בענף הבנייה. אני רוצה להגיד לך,

שהמצגת מנותקת מהמציאות, צר לי לומר לך את זה, יש פער כל כך גדול בין הרצוי, זה יכול להיות הרצוי וזה הרצוי של כל האנשים שמנהלים מאבק בענף הבנייה ורוצים את הבטיחות של העובדה בדרגה ראשונה, אבל המצגת היא מנותקת מהמציאות בכמה מישורים.

להתייחס לעובדה שבשנת 2020 יש פחות הרוגים ולנתק את ההקשר שזה במשבר הקורונה זו הטעיה, זה ממש הטעיה. זה שיש קורונה ויש משבר, יש ירידה בבנייה ובפרויקטים, זה גרם לפחות הרוגים ולא ממש כי יש התקדמות מי יודע מה ברמת האכיפה והפיקוח. דבר שני, אני מסכימה עם הדס, שהיא פועלת בצורה מדהימה בנושא ומקדמת את הנושא בכל הרמות ומעלה את הדיון ברמה הציבורית, 80 פקחים זה על כלל הענפים ולא רק לענף הבנייה, למרות ש-50% מהנפגעים וההרוגים בתאונות עבודה הם מענף הבנייה. אז לא ראינו שיש כל כך עלייה משמעותית, כפי שהובטח בשדולה, שגם כן אתה,

כבוד היושב ראש, הקמת בפתח הכנסת ה-21 וראינו שם איך שהנושא נופל בין הכיסאות ובין המשרדים השונים, בין אם זה משרד העבודה ובין אם זה משרד הכלכלה, ועכשיו יש הוספת חטא על פשע שהמשרד לבטיחות וגהות עובר למשרד הכלכלה. זה גם נושא מאוד מאוד מדאיג. איפה שאנחנו רוצים להשקיע יותר כספים, שהמכרזים יתייחסו יותר לבטיחות, אנחנו מחזירים אותו למשרד שהשיקולים שלו כלכליים גרידא ולא בטיחות העובדים. עוזר בטיחות, כפי שאמרה היבה, איך נעשה הפיקוח על העבודה של עוזר בטיחות. הרי זה מינוי של הקבלן לעוד תפקיד שנמצא בטריטוריה שלו, גם הכלכלית וגם הפיזית, ואני אומרת לך, מתוך השטח, אין פיקוח על העבודה של עוזרי בטיחות ברמה הנדרשת כך שתאפשר ביטחון בסביבת העבודה לעובדי הבניין. אנחנו מדברים על אוכלוסייה שהיא סוחבת משבר על גבי משבר ועכשיו ראינו בתקופת משבר הקורונה שהוחרגו מבלי לשמור עליהם, מבלי להבהיר את ההוראות איך לעבוד במרחב מוגן, איך זה להסיע קבוצת אנשים בתוך הרכב וישמרו אחד על השני מהידבקות מנגיף הקורונה. אין להם הוראות, אני יודעת שאין להם הוראות ברורות, גם לא בשפה הערבית, איך לעבוד עכשיו בצל משבר הקורונה. אז אנחנו מדברים ומדברות על אוכלוסייה שסובלת מאי בהירות בכל הרמות וסובלת מדיכוי בתוך המכרזים, וזה כתוצאה מהיעדר סנקציות ואי בהירות בהוראות והתקנות שלא מיושמות בפועל, כמו הגבלת הקבלנים לגשת ולקבל תקצוב במכרזים שונים. תודה.

חברי איל בן ראובן, שהוא היום מרכז את מטה הבטיחות בענף הבנייה, בבקשה.

היושב ראש אוסאמה סעדי, כבוד חברות הכנסת, שלום לכן. עד לפני שנה ישבתי פה כמוכם במקום הזה. הוא דיבר אז מהמקום הזה ועכשיו הוא מה - - - עכשיו עברתי לצד השני של השולחן. יש לנו עתיד. ביחד עם חברי חבר הכנסת אלאלוף וחבר הכנסת חאג' יחיא לקחנו את נושא תאונות הבנייה לידיים, הובלנו עשייה רבה מאוד בנושא, כולל חקיקה, החוקים שדיברתם בהם אלה חוקים שלנו, גם המנופאים, גם עוזרי בטיחות, גם סגירת אתרים, אבל בעיקר,

מה שעשינו זה העלאת הנושא הזה בדעת הקהל הציבורית ביחד עם הדס וביחד עם גורמים נוספים, והפיכת הנושא לעניין מרכזי בכנסת. אני שמח מאוד לראות שאתה ממשיך את הנושא הזה ואני מאוד מאוד מברך על הקמת ועדת משנה, אני גם מקווה שאתה תעמוד בראשה ובהחלט תהיה לנו עבודה ביחד. אני יודע את משחק התפקידים בינינו, אתם תצעקו מה לא עושים, זה בסדר, כי זה תפקידכם, ואנחנו נעשה. אנחנו נעשה וחזי עושה ואני אומר לכם, כמו שהדס אמרה, נעשית עבודה רבה מאוד בנושא. אנחנו לא רק נצעק, אלא אנחנו גם נצעק וגם נעלה את הבעיות וגם נדאג שזה יתוקן. וגם תעזרו לנו לעשות. זה התפקיד שלנו.

זו צריכה להיות חלוקת העבודה כי אנחנו עובדים בשיתוף פעולה, גם עם מינהל הבטיחות וגם עם גורמים נוספים, כי רק שיתוף פעולה בעניין הזה

התוצאות, מה שהציג חזי פה מבחינת הנתונים, אני מכיר את הנתונים היטב, אלה הנתונים, הם לא מספיק טובים, זה לא שעכשיו אנחנו אומרים אוקיי, ירדנו מ-23 ל-13 אנחנו עכשיו יכולים כולנו לעשות לעצמנו ככה, אנחנו לא עושים ככה. דרך אגב גם כמות התאונות, אתם יודעים שתאונה בין פצוע להרוג זה רק מזל. לכן יש לנו עוד עבודה, אבל אני רוצה להציג לכם ממש בכמה דקות את העשייה. אנחנו קראנו את זה,

אני רק רוצה להציג ככה, נעבור מהר על הזה. על הנושא של המטרות, יום אחרי שעזבתי את הכיסא הזה, לצורך העניין, של חבר הכנסת למחרת הקמתי מטה בטיחות שהוא משותף להתאחדות הקבלנים ולהסתדרות תחת קרן משותפת. יש לי היום תקציב שאנחנו עוסקים בו ואנחנו עושים, אני מרגיש כמו נהג טרקטור גדול עם כף גדולה של הרבה מאוד עשייה בנושא הזה. המטרות שהגדרתי זה כמובן קידום שינוי תרבות הבטיחות בבנייה. תרבות זו מילה גדולה שיש בה הרבה מאוד עשייה. למשל, אתם פה בדיון, זה תפקידכם, אתם מדברים רק על המקל,

בכל מקום שתבדקו, גם בעולם, לא המקל פתר את הבעיה. המקל הוא עוד כלי, אבל הוא לא הכלי החשוב, הכלי החשוב הוא חינוך והסברה ותודעה והכשרה.

אלה הכלים החשובים, בזה אני עוסק. זה מה שאנחנו עושים.

רק בשביל לרוץ מהר על העשייה, אנחנו היום עובדים בשטח, כרגע בשעה זאת שאנחנו יושבים פה עובדים צוותי חניכה של ממוני בטיחות מאוד ותיקים שבאים לאתר, לא עם מקל, היום זה שלושה, בעתיד יהיו חמישה צוותים כאלה. עד היום עשינו איזה 300 אתרים ונגיע בסביבות סוף השנה לכ-800 אתרים שבהם מגיע ממונה בטיחות בשש וחצי בבוקר, יושב עם מנהל העבודה, רואה את תדריך הבוקר, רואה מה הוא עושה, נמצא איתו עד הצהריים, נותן לו הנחיות, אחרי שבוע בא לביקור נוסף כדי לראות מה התקדם וכך הלאה. זה צוותי חניכה. הכשרות בטיחות לעובדי בנייה, הכשרות בטיחות לפועלים. בימים אלה, עכשיו בשעה זאת, אנחנו מכשירים מאות עובדים לבטיחות. יום בטיחות שבו הם עובדים בשטח, יש עכשיו שני אתרים כאלה, אחד בירושלים, אחד בראשון לציון, ואנשים מקבלים הדרכה על תרחישי בטיחות והכשרה לגובה. הם עושים את זה על סולמות. ועדת המשנה שלך, כבוד היושב ראש, מוזמנת לבקר במקומות האלה.

אנחנו נגיע עד לסוף השנה לכ-1,100 פועלים,

ואנחנו מבקשים שהמדינה תתמוך בנו בעניין הזה כי אנחנו צריכים להכשיר עשרות אלפי עובדים. סדנאות בטיחות ניהול סיכונים. אני מאמין שבסוף בסוף מי שקובע את התוצאה,

גם לעובד יש אחריות, אבל בסוף מי שקובע את התוצאה זה המנהלים ולכן אנחנו היום מכשירים מנהלים לשני נושאים שהם נושאי תרבות, אחד זה ניהול סיכונים והשני זה תחקיר והפקת לקחים. ארגון לומד. בעיניי אם רוצים להשתפר זה הממד העליון, ארגון לומד. כלומר הקבלנים,

צריכים לשפר את עצמם כל הזמן, אנחנו מלמדים אותם היום עם צוותים ברמה הכי גבוהה שאפשר. טייסים לשעבר, אנשי אל על, אנשי רפואה, אנשי מנהיגות שמלמדים את הקבלנים איך ל עשות ארגון לומד, איך ללמוד ולהשתפר בעניין הזה. עברנו עד היום מאות קבלנים וזה עובד מאוד מאוד יפה. קבלנים חדשים או קיימים? גם קיימים וגם חדשים, כל מי שמצטרף למגרש.

תוכנית כוכבים, תוכנית דגל מבחינתנו, אנחנו מתחילים למדוד חברות. אנחנו הולכים לתת כוכבים, כמו כוכבי מישלן, לצורך העניין. חברה שעושה בטיחות תקבל כוכבים, כוכב אחד עד חמישה כוכבים, יש מדדים מאוד ברורים מי זה כוכב אחד ומי זה כוכב חמישי. למשל כוכב ראשון זה היכולת לבקר את עצמך, תחקיר הפקת לקחים, תחקיר כמעט ונפגע. כוכב רביעי זה - - - בסדר, אני מציע,

שכשנבוא - - - הנה אני מסיים. והרבה מאוד פעילות הסברה. היום יש לנו דף פייסבוק עם 7,000 עובדים. הדבר האחרון שאני רוצה לומר זה מה שאני מבקש מהוועדה לקדם מהר. אחת, חזי דיבר על זה, נושא תקנות אחריות וסמכות באתרים.

מהיזם ועד העובד. אנחנו לא מחלקים את האחריות של מנהל העבודה, אנחנו מגדירים לכל אחד מה האחריות שלו. זה מאוד מאוד חשוב, זו תהיה מהפכה בענף הבנייה. הדבר השני זה תיקון חוק עוזר בטיחות.

אנחנו רוצים להביא עוד אנשים טובים מאוד לתפקיד הזה, כמו למשל חיילים משוחררים, כמו כל מיני גורמים כאלה שיבואו לתפקיד. אנחנו חושבים שהחוק שאני כתבתי, שנתיים-שלוש ניסיון, זה לא נכון, צריך לשנות את זה, כן להכשיר - - - ניקח גם את ההערות של היבה ושל סונדוס בעניין הזה. הכשרה יותר ארוכה, אבל קצת להוריד כי אחרת לא מגיעים מספיק אנשים טובים. הדבר הכמעט אחרון - - - הקצאת תקציבים. הקצאת תקציבים, אבל עוד דבר. אנחנו עובדים היום עם משרדים ממשלתיים על הקצב בטיחות. הקצב בטיחות משמעותו שהממשלה, המכרזים ממשלתיים, של משרד הביטחון, המכרזים האלה שייצאו עם הגדרה ברורה של תקציב הבטיחות. לא מתמודדים על בטיחות. על בטיחות לא מורידים כי אחרת מורידים את העניין הזה. תודה רבה,

ואנחנו נמשיך להיות בקשר וגם נשמח לבקר באתרים האלה ולראות מה אתם עושים בפועל. אנחנו עכשיו נשמע את דחיל חאמד, שהוא יושב ראש אגף לקידום שוויון בהסתדרות. אתה איתנו, דחיל? כן, אני איתכם. צהריים טובים לכולם, מכובדיי, גבירותיי ורבותיי. אני מברך על הוועדה ועל הפעילות המחודשת של הוועדה. אני שמעתי את אלה שקדמו לי, אני מסכים לחלק, אני מתנגד לחלק אחר, אבל אני אומר את האני מאמין שלי. על תאונות העבודה דובר הרבה ונעשה פחות. היו לכך מספר סיבות, חלקן אובייקטיביות וחלקן סובייקטיביות, אבל כאן המקום לציין כי רוב הסיבות לאי ההתקדמות בנושא הבטיחות הן סובייקטיביות. כולנו זוכרים, דובר על הסכם הבטיחות שנחתם בשנת 2018 בין ההסתדרות לבין הממשלה המיוצגת על ידי משרד האוצר, משרד העבודה והרווחה מצד אחד והתאחדות הקבלנים. לדעתי ההסכם הזה הוא הסכם טוב. תמיד יש מלחמה בין הטוב והטוב יותר והמצוין, אבל יש כל כך הרבה סעיפים בהסכם הזה ושמענו הסעיף החשוב ביותר, סעיף הפיגומים, עדיין לא בוצע. אנחנו יודעים ואנחנו למדים ממחקרים שאנחנו עושים שרוב התאונות נגרמות כתוצאה מנפילה מגובה. אמנם לתאונות יש מספר סיבות ומספר גורמים, אבל חלק הארי ממספר התאונות זה כתוצאה מנפילה מגובה, כתוצאה מנפילת חפצים כבדים מגובה, כתוצאה ממקרי דריסה, התחשמלות, מכשירים למיניהם. אפילו גם עוברי אורח נהרגו כתוצאה מהתאונות האלה. לגבי המספרים, אני באמת מזועזע. בשנת 2019 היה מספר ההרוגים הגבוה ביותר ב-20 השנים האחרונות. בכל הסקטורים המספר הגיע ל-87, בענף הבנייה 47. אני עשיתי גרף משלי, החל משנת 2000 ועד יוני 2020, מספר ההרוגים בכל הסקטורים הגיע ל-1,211, מספר ההרוגים בענף הבנייה היה 661. זאת אומרת למרות שמספר המועסקים בענף הבנייה אינו עלה על 8% עד 9% מנת חלקם בתאונות העבודה הקטלניות במיוחד מגיע ל-55% עד 60%. אני לא מבדיל בין דם לדם, פועל עבורי זה אותו דבר, לא חשוב מה הלאום שלו, אבל יש עובדה שאי אפשר להתווכח איתה, העובדה הזאת היא שרוב ההרוגים בענף הבנייה הם עובדים פלסטינים משני עברי הקו הירוק, מהגרי עבודה, עובדים זרים ועובדים יהודים מהשכבות החלשות והמוחלשות. לדעתי מה ששמענו זה לא מספיק. עוד הפעם, אני לא באתי רק לתת ביקורת, יש לי הצעות בעניין הזה ואני מציע להדק את שיתוף הפעולה בין מספר גורמים הנוגעים בעניין. אני מברך על הפעילות של המוסד לבטיחות ולגהות ובאמת מה שהם עושים, קו לחיים, יש גם במספר שפות, זה דבר טוב, דבר מבורך, אבל יש עוד דברים שיש צורך לעשות. למשל היחידה המשטרתית פלס היא לא נכנסה לתמונה בצורה כמו שצריך.

דובר על הפיגומים, אימוץ התקן האירופאי זה מאוד חשוב וגולת הכותרת היא נושא הפיגומים. אמנם יש עוזרי בטיחות וממוני בטיחות, והדבר הזה מאוד חשוב, וכאן ברצוני גם לציין בחיוב את מה שעושה ההסתדרות בעניין הזה ומה שעושה יושב ראש הסתדרות עובדי הבניין והעץ, חברי ועמיתי איציק מויאל וורשבסקי, הם עושים עבודה יפה מאוד, לדעתי יש צורך חשוב מאוד לרדת לשטח,

להימצא בשטח ולשמוע ישר מציבור העובדים על מה שעובר עליהם. דחיל, תודה רבה, אנחנו חייבים לסיים ואנחנו תיכף נשמע את איציק מויאל, יושב הסתדרות עובדי הבניין. איציק, מה יש לך להוסיף על מה שאמר דחיל? שמענו את דחיל ודבר ההסתדרות, בבקשה, איציק.

יושב ראש הוועדה, ושלום לכולם. אני רוצה לתת סקירה קצרה, אני אשתדל לעשות אותה קצרה כדי שגם חבריי יוכלו להתייחס. לגבי דחיל,

יוצא מן הכלל ביחד עם האגף לשוויון חברתי. אבל בגדול, מהישיבה האחרונה שהייתה בראשות אלי אלאלוף הקמנו בהסתדרות צוות מאוד מאוד רציני שמטפל בכל הסוגיות האלה. להזכיר לחברים, אני מקווה שכולם זוכרים, שלראשונה ביחסי עבודה במדינת ישראל הוכרז סכסוך עבודה עד כדי שביתה כללית לעניין התאונות והאחריות של הבטיחות בענף הבניין. קרו שני דברים מרכזיים,

שסוף סוף הממשלה לקחה אחריות ואני אסביר, וגם הדבר השני, שגם המעסיקים, יותר נכון התאחדות בוני הארץ לקחה אחריות על הגורל של מה שקורה לעובדים בענף הבניין. להזכיר למה שאמר איל בן ראובן, קודם כל מטה הבטיחות המשותף, אני לא יודע למה הוא לא הזכיר את זה - - - הזכרתי. מטה הבטיחות המשותף שהוקם זה בין ההתאחדות לבין ההסתדרות ואנחנו ל-2020 הקצינו תקציב של חמישה מיליון שקל מכספי העובדים והמעסיקים. לא מהממשלה, אלא מעסיקים ועובדים. איציק, זה הוזכר. כדי להצליח במאבק, ואני אמנה לכם איך בנינו את התוכנית, אני אציג אותה בקצרה, טיפלנו בה ויש לה הישגים, אבל הדרך עוד מאוד מאוד ארוכה. עשינו מהלך במסמך מול הממשלה, חיים כץ, שהוא יושב ראש הוועדה, הוא היה השר שחתם על המסמך, אז קודם כל עשינו הגברה בפיקוח ואכיפה, כתוצאה מההסכם גויסו מפקחים שעושים עבודה מצוינת. יצירת רישום ודרישות סף בהמון סקטורים, אם זה מנהלי עבודה ואם זה מנופאים, ואני ארחיב. החמרת הסטנדרטים בנושא של בטיחות, חינוך והגברת המודעות וחיזוק שומרי הסף והסדרת האחריות. הצעדים המשמעותיים שעשינו להגברת הבטיחות. קודם כל פעולה בשיתוף הממשלה. היום נוצרה מערכת יוצאת מגדר הרגיל טובה, אפקטיבית ויעילה עם מינהל הבטיחות והעומד בראשה, חזי שורצמן וכל הצוות שלו. היום רוב הדברים מטופלים, מדווחים, עוקבים בכל מיני שינויים ותקנות, יש לנו יחסים יוצאים מן הכלל ולדעתי בעתיד אנחנו נראה את הפירות של זה. אנחנו בקוצר זמן, אז שמענו את דחיל, אני רק אומר לך ש - - - אני מסכם, הפעולות האחראיות שההסתדרות עשתה, ישיבה מאוד חשובה, אבל כדאי שאתם תדעו - - - אנחנו נעשה ישיבת המשך, זו ישיבת מעקב, אבל אנחנו נמשיך, יש ועדת משנה רק לנושא הזה.

אנחנו הכשרנו לדוגמה עובדים פלסטינים, הולכים להכשיר 600 עובדים פלסטינים בתקציב שלנו, לא של המדינה. הסדרנו את הנושא של 12 הסעיפים. הדבר היחידי שיכול לתרום למאבק בנושא כדי להקטין את ההרוגים והנפגעים, ובזה אנחנו עובדים בימים אלה, זה קודם כל לעשות חלוקת אחריות צודקת בין כל גורמי העובדים בענף. לא ייתכן שרק עובד אחד יישא באחריות, שזה

לדוגמה זה הנושא של המשאבות, זו אחת הדוגמאות, לא יכול להיות שאין רישום למפעיל משאבת בטון שנהרגו שבעה עובדים כתוצאה מאי הפעלה נכונה ומי שהולך לתת את הדין זה מנהלי העבודה. לכן אם נמשיך בתהליך של שיתוף פעולה בין כל הגורמים, הוועדה תמשיך לעקוב אחרי הפעילות המשותפת שאנחנו עושים, בנושא מנופאים, בנושא של עוזרי הבטיחות שתורמים לענף, בנושא של מנהלי עבודה, חלוקת האחריות, רישיון לנושא של הפעלת משאבה, אני חושב שעם הזמן, ואסור לזלזל ולא להגיד קורונה, לא קורונה, זה שהצלנו עוד עובד אחד או כמה נפגעים אחרים, התוצאה מלמדת שאנחנו בדרך הנכונה. ולסיכום, יושב ראש ההסתדרות העמיד לנו, לצוות של האיגוד, גם לרועי, באגף לשוויון חברתי, וגם לי, כל תקציב שצריך כדי להביא למודעות למאבק לבטיחות העובדים בענף הבנייה. כל הכבוד לכם, תודה רבה, איציק. אדוני היושב ראש, אני אשמח להתייחס, התמונה שמוצגת פה מאוד ורודה ורחוקה מהמציאות. תיכף נשמע אותך. חברת כנסת, חברת הוועדה, היבה יזבק, בבקשה. תודה, תודה, אוסאמה, כבוד היושב ראש. קודם כל אני מברכת על קיום הישיבה ואני גם מברכת על ההחלטה להקמת ועדת משנה גם בראשותך, זה נושא חשוב, כאוב ודורש הרבה מעקב ויש עוד הרבה נושאים שמחכים לפתרונות. האמת שאני קצת מודאגת, כולנו מודאגים מתמונת המצב, אבל אני יותר מודאגת מחלק מהנתונים שהוצגו עכשיו בישיבה ואחד הנושאים שמאוד מדאיגים אותי, כל העניין של עוזרי הבטיחות דווקא, שזה אכן נשמע שזה פתרון וזה טוב וזה מאפשר פיקוח ומעקב אחרי מה שקורה בשטח,

זה מאוד מדאיג אותי, העוזרים האלה מועסקים של הקבלנים. אנחנו יודעים מה זה אומר, אנחנו יודעים מה זה אומר כשיש יחסים של מעסיק מול עובד ואיזה דינמיקה של יחסים מתפתחים שם. אז זה מאוד מדאיג אותי ואני חושבת שזה נושא שצריך לפתח אותו. זה דווקא רעיון טוב שיהיו שם עוזרים ומפקחים שמלווים את העבודה באופן שוטף, באופן יום יומי, שעה שעה, דקה דקה, אבל יותר מדאיג אותי העניין של הפיקוח. הנושא השני, הישיבה היום היא ישיבת פתיחה, אבל זה נושא שכנראה נצטרך להתעסק איתו הרבה בהמשך, הנושא של בעיית הפיגומים. אני מסכימה שהבעיה המרכזית היא בענף הבנייה, העניין של הנפילה מגובה. זה הנושא שלא שמענו מהגורמים השונים כאן פתרון שבאמת יוכל להביא ולשים קץ לתופעה ולבעיה המרכזית הזו. אני חושבת שזה הנושא שצריך ללוות אותנו גם בהמשך. תודה, אוסאמה. תודה, היבה, לכן אנחנו מקימים את ועדת המשנה. חברי חבר הכנסת איימן עודה, בבקשה. כבוד היושב ראש, אוסאמה סעדי, אני רוצה להתחיל ממקום אחר, אני רוצה לברך את איל בן ראובן.

אני חושב שמגיעה לו הרבה הערכה, על ההתמדה, על האכפתיות כבר מהקדנציה הראשונה שלו בכנסת וגם כשאנחנו מדברים על תאונות עבודה, ש-80% מהם, אם זה ערבים אזרחי מדינת ישראל והשאר מקבוצות מוחלשות, שהוא האמת לא שייך אליהם בדיוק, זה לא המקום הסוציואקונומי המדויק שלו, אבל ממקום מאוד ערכי הוא דבק בעקביות. איל, אני מאוד מעריך אותך, יישר כוח. גם ברמה הפוליטית יישר כוח. חברי אוסאמה סעדי, זה שאתה תוביל את הוועדה מבחינתנו כרשימה המשותפת זה אומר שהוועדה נמצאת בידיים הכי נכונות ואני חושב שזה הדבר העיקרי,

כי כולם יודעים מה זה המלצות ועדת אדם, מה זה כוח מבקר המדינה משנת 2014 ו-2016, כולם יודעים איך שיפרנו פה ושם במשך שנתיים, כולם יודעים מה הכיוון, השאלה היחידה היא איך נכריח אותם להתנהג בצורה הנכונה בשביל שהעובדים יחיו ויחיו בכבוד. זה הדבר העיקרי, שזה בידיים שלך, אני מקווה שתצליח ואני בטוח שאתה תעשה את הכול.

שוקראן. עכשיו נשמע את אדי בן ליש, שהוא מנכ"ל התאחדות מעסיקי המנופאים. כן, בבקשה. בוקר טוב ותודה. קודם כל אני רוצה להתייחס לדברים של חזי ידידי, מפקח העבודה הראשי וראש מינהל הבטיחות. אני רוצה להגיד, לפני כשנה וחצי חוקק החוק, לפני כשנה החברות התחילו לקבל היתר מיוחד, קוראים לזה היתר מיוחד לחברות כוח אדם להעסיק מנופאים, מה מיוחד בזה? אף אחד לא יודע. היום יותר קל לקבל היתר לחברת כוח אדם של מנופאים מאשר חברת כוח אדם רגילה. אין שום דרישה לניסיון בשוק, אין שום דרישה לניהול מיוחד, כל אחד יכול לפתוח כוח אדם חברת מנופאים. נפתחו עד כה כ-60 חברות, חזי התגאה בזה, הוא אמר שהן חברות אמיתיות, זה לא נכון, יותר מחצי מהחברות הן חברות פיקטיביות, אנשים בעלי הון פתחו חברה ואחר כך פתחו עוד חמש חברות כי הם לקחו בחשבון שיחידת פלס יתפסו וביום אחד יעבירו את העובדים מחברה לחברה, וזה מה שקורה. בשוק יש מעל 30 חברות עם עובדים בודדים, כדי להחזיק אותן כחברות מדף. לצערי, מאז שהחוק חוקק המצב בשוק הידרדר. המצב בענף המנופאים נמצא עשר שנים אחורה ואני אגע בכמה נקודות קריטית.

אין אכיפה ואין פיקוח ואין הענשה על ידי משרד העבודה. החברות עושות מה שהן רוצות. לפני כחודש וחצי נתפסה חברה עם מעל 100 עובדים על ידי יחידת פלס כאשר דובר שם על העסקת עובדים עם רישיונות מזויפים. חזי דיבר על הרישיון החדש, כיום קיימים עדיין מאות עובדים עם רישיונות מזויפים בשוק, וזה גם לא נכון, הפתרון עדיין לא יושם בשוק ועדיין המצב קטסטרופלי. יחידת פלס עצרה את בעלי החברה, יום אחר כך כל העובדים כבר עבדו בצורה רגילה, למה? ברגע שמוצאים כזו חברה שיש לה היתר מיוחד, שהיא קיבלה היתר מיוחד לעסוק בזה, לא לוקחים להם את ההיתר המיוחד. יש להם היתר בטיחות, למה לא לוקחים להם את היתר הבטיחות? תפסו אותם על חם, עובדים עם רישיונות מזויפים.

אדי, אנחנו חייבים לסיים. אם תיכנסו, עדיין ממשיכה החברה לעבוד. אוקיי, אז תיכף נשמע את נציג פלס. סליחה, זה נושא אחד, אני רוצה להמשיך, יש עוד שלושה נושאים קריטיים. אנחנו חייבים לסיים, אבל אני מבטיח שאנחנו נקיים ישיבה מיוחדת לעניין המנופאים ונפילה מגובה ומפיגומים. תודה, אדי. בבקשה, פלס. שם ותפקיד לפרוטוקול. בקיצור, שמואל. אני לא נציג פלס, אני נציג חטיבת החקירות הארצי ואני קצין מדור חקירות לנושא של תאונות עבודה. אני אציג קצת את הפעילות של המשטרה בשנתיים האחרונות, זה מקביל להקמת מפלג פלס. המפלג הוקם ביחידה הכלכלית בלהב ומונה עשרה אנשי משטרה ועוד שלושה מפקחים של משרד העבודה. תן לנו נתונים ב-2020 מה המצב מבחינת חקירות. מבחינת הנתונים זה מה שהוצג פה על ידי משרד העבודה. יש איזה שהיא,

השאלה אם זה ענף הבנייה או לא ענף הבנייה. מבחינתנו בענף הבנייה כרגע נחקרים 14 תיקים מתחילת 2020, בהם נהרגו 14 עובדים, 13 נמצאים בחקירה ואחד עבר כבר לפרקליטות. אני רוצה קצת לציין את העשייה שלנו, מה שדיברו פה על מפלג פלס, אז במקביל לחקירה של תאונות עבודה, תאונות מורכבות, כי הם לא מטפלים בכל תיקי התאונות אלא בתיקים היותר מורכבים שכוללים קריסה של תשתיות או ריבוי של נפגעים ודברים כאלה, יש מה שדיבר פה קודמי, על הנושא של חשיפת פרשיות של מחוללי פשיעה שמשפיעים באופן ישיר על כל אקלים הבטיחות באתרי הבנייה. במהלך השנתיים האלה בוצעו מספר פרשיות חשיפה, הגענו לחברות שעוסקות בהשמת עגורנאים באתרי בנייה ועוד כל מיני גורמים גם בתחום ההכשרות של מנופאים. הוגשו 14 כתבי אישום על ידי התביעות של המשטרה בתחום הזה.

אנחנו נקיים דיון מיוחד לעניין של החקירות ופלס והאגף שלכם. אנחנו נשמע דקה ממיכל כורך - - - מכון התקנים מבקש להתייחס לנושא הפיגומים, בבקשה. רק לאחרונה, ממש לאחרונה, במסגרת הליך של שחרור בערובה בית משפט עצר את העיסוק של אחת החברות שעמדה לדין בתחום הזה של העסקת מנופאים.

מיכל כורך מקו לעובד, שלחתם לנו חומר. כן, לכן אין לי מה להוסיף כי רוב הדברים נמצאים שם והם לנגד עיניכם, רק רציתי לוודא באמת שהם התקבלו וגם אני כן אשמח להתייחסות קונקרטית לגבי עיצומים.

לא מוטלים, אם לא מוטלים למה והאם יש תוכנית להטיל מתי שהוא עיצומים. זו תשובה שאף פעם לא מתקבלת. העלינו את זה ואנחנו נמשיך לעקוב אחרי זה. תודה רבה ואנחנו מתנצלים על קוצר הזמן. אנחנו נשמע את מכון התקנים. כן, שלום. מה הפתרון? בעוד שבועיים אין לנו תקן לפיגום, מה עושים? שלום לכולם. אני ד"ר בני ברוש, מנהל אגף הבניין במכון התקנים. יש תקן ויש תקנה, יש הסדרה ואני אתייחס לדברים. אנחנו קודם כל מברכים על הירידה בתאונות ומקווים שנישאר עם המספרים הנמוכים. אנחנו מתייחסים לנושא הזה של בטיחות באתרי בנייה כנושא לאומי ומבקשים להיות בו שותפים.

אנחנו חייבים לסיים. אני מתייחס. יש כרגע תקנה עם לוחות זמנים ויש תקן. מה שבחרו זה שהתקנה תתפוס את המרובה ולצערנו יש פה לא מעט פספוס, כי התקנה בעצם תפסה את כל סעיפי התקן האירופאי ותפסה את המרובה כאשר יש סעיף אחד ששום מעבדה, למעט לדרישתנו מעבדה טורקית ממש בשבועות האחרונים, שום מעבדה שנים לא עשתה אותו. אנחנו הצענו למנכ"ל משרד העבודה אפשרות להקים כזאת מעבדה אצלנו. יש חברות ישראליות שעשו את הבדיקה הזאת במעבדה בטורקיה לפני שבועיים. לא שמעתי, אבל אם יורשה לי רגע להתייחס ברציפות ואני אענה לשאלות. לא, יש לך דקה, אנחנו חייבים לסיים. אנחנו הצענו, במחיר שלהבנתי הוא סדר גודל של הרוג אחד,

חס וחלילה, חמישה-שישה מיליון שקל. זה האומדן הכספי להקים מעבדה לאומית לבדיקה שהיום לא נדרשת באף מדינה באירופה. שוב אני אומר, הטורקים עשו את זה לבקשתנו. הבדיקה הזאת גם לא חוסכת בחיי אדם כי מרבית התאונות זה נפילה מגובה, וזו בדיקה שנועדה לבדוק את החוזק המבני.

התקנות מסתיימות ב-26 ביולי, עוד שבועיים, מה הקבלנים אמורים לעשות אחרי תאריך זה? אתם כמכון תקנים, מה אתם אומרים? מונחות על שולחננו עכשיו, כולם נזכרו ממש בשבועות האחרונים, או לפחות הרוב, וכל מי שיעמוד בדרישות שלנו או בתקן הגרמני שמאפשר לנו הסתמכות על המעבדות שם, או על המעבדה הטורקית, כל מי שיעמוד בדרישות התקן אנחנו לשירות משרד העבודה והרווחה ואנחנו נאשר. אנחנו גם נענים גם לבקשה להקים ועדה משותפת. הבטחתם את זה במרץ 2019 ועד היום לא עשיתם כלום. כן, בדיוק, לא נעשה. חזי, דקה, בבקשה, תסכם. כל מה שתאשרו זה יותר טוב ממה שקיים היום. אוקיי, תודה רבה. דקה לגבי הקורונה, לא עלינו. ינואר-מרץ לפני הקורונה הייתה ירידה בתאונות עבודה. דווקא בחודשי הקורונה, כשענף הבנייה עבד ב-70%-60% היו יותר תאונות. לגבי עיצומים וכתבי אישום. כל מי שדיבר פה ולא יודע קיבל תשובה כאן מספר פעמים, יותר מ-340 עיצומים רק השנה, 2020, אנחנו מניעים שוב את הגלגל. אז תנו לנו את הנתונים כדי שהנתונים יהיו גם בפני הוועדה וגם בפני כל מי שהיה פה.

אני כאן מצהיר, והוועדה מוקלטת, 340 עיצומים רק ב-2020. אז למה לא פורסמו? על פי חוק חייבים לפרסם. הם יפורסמו, לפי חוק, יפורסמו בימים הקרובים. אני מצהיר פה שוב, ואני נתתי גם לגברת תשובה אישית.

לגבי הפיגומים, כבוד היושב ראש, יש פיגומים בגרמניה,

אפשר להביא אותם עכשיו. אני אומר לך - - - למה לא להשתמש בפיגומים ישראלים שכן עברו את כל הבדיקות, כולל במעבדה הטורקית?

אנחנו הבאנו חומרים - - - מה אתם עושים בתקנות, מה אתה מציע? חזי, כמה הרוגים יש בשנת 2019 והשנה מפיגום זקפים, הרי כל העניין פה נגד פיגום זקפים. לא משנה, כרגע - - - אנחנו חייבים לסכם, מה אתה מציע לעניין התקנות? אני אציג לוועדה בראשותך מסמך של מינהל הבטיחות איזה דגשים אנחנו הולכים לבקר בשטח, זאת אומרת בלי התקן הישראלי, אבל מה תכלס, אלכסונים,

בכל זאת אני לא אגיד למפקחים לא לאכוף את זה, אני אוכף את זה, אז זה לא יהיה לפי תקן ישראלי, זה יהיה לפי מסמך מקצועי של מינהל הבטיחות. אבל צריך לדחות את התקנה.

יש פה תקנות שמחייבות הוראות מסוימות,

איך אתה פותר את זה? הוא אומר שיש פה איזה סעיף, אם הבנתי נכון את מה שאמר נציג מכון התקנים, יש סעיף קטן בתקן - - - לא קטן, הקטן זה מבחן קריסה, התקנה, עוד שלושה שבועות הפעימה הזאת נכנסת לתוקף. אתם תביאו חקיקה מהירה לפני ה-26 ביולי? אנחנו יכולים להביא הצעה ל - - - לשנות את התקן.

תעשו משהו, אנחנו לא רוצים להגיע - - - אנחנו עושים הרבה, אנחנו דוחקים במכון התקנים לעשות את זה. מה שד"ר ברוש ציין כאן, זה ייקח שנתיים להקים את המתקן, אין לנו זמן שנתיים.

דבר אחרון לסיכום ערכי של הדיון מבחינת מינהל הבטיחות, נכון שיש ירידה בתאונות העבודה, בכל המגזרים, עדיין המפקחים שיוצאים לשטח נתקלים במציאות מאוד קשה, מאוד כאוטית מבחינת בטיחות, זה לא ש איך אמרו כאן? נתונים ורודים, ממש לא ורודים, המפקחים האלה מצילים כל יום עשרות עובדים: 'תרד למטה, תרד מהפיגומים'. עשרות עובדים, החיים שלהם ממשיכים עם המשפחות, עם יקיריהם, רק בגלל הפעילות שלנו. תודה, חזי.

תודה לכל המשתתפים. אפשר לקבל זכות דיבור לאתרי הפיגומים? אנחנו סיימנו. כמו שאמרתי בפתח הישיבה, מדובר בישיבה שנקבעה רק לשעה, אנחנו גלשנו רבע שעה לתוך הדיון הבא. אני מתנצל בפני טלי ובפני חברי הכנסת.

אבל זה דיון חשוב מאוד בעניין תאונות עבודה. חשבתי שאתם באים להשתתף בדיון הזה, אורלי ויוראי. היינו שמחים, אבל היינו בדיון אחר. זה חלק מהבעיה.

אמרתי, זו רק ישיבה ראשונה לקראת עוד הרבה ישיבות בתחום הזה של תאונות עבודה ובטיחות ובריאות של עובדים. הכוונה שלנו זה להקים ועדת משנה בתוך ועדת העבודה והרווחה, אני מקווה לעשות את זה עוד השבוע ואז אנחנו נתחיל באמת לעשות דיונים פרטניים מיוחדים לכל נושא ונושא. כל נושא שהעלינו היום מצריך עוד כמה ישיבות, העיקר שאנחנו נשים את העניין הזה על השולחן, נעשה ביקורים גם בשטח, נדאג לעוד חקיקה ואם צריך תקנות, אז גם מי שצריך להתקין את התקנות האלה יתקינו תקנות. אני מבקש בעניין הפיגומים, חזי, אנחנו מבקשים להודיע לוועדה תוך שבוע מהיום מה בכוונתכם לעשות לפני ה-26 ביולי. אם צריך חקיקה אז תביאו לנו חקיקה מהר כדי שאנחנו נאשר את זה. אל תחכו ליום האחרון ואל תיתנו לקבלנים אחרי ה-26 ביולי שיהיו במצב של הפרת חוק בגלל שעובדים על פיגומים ואין פיגומים חלופיים או במקום. תודה רבה לכם, הישיבה נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 11:45.